אני מודה לכל חברות וחברי הוועדה שהגיעו לכאן. מה שאני מציע לכם זה לקבל את ההצעה שלי לבחור את ניצב בדימוס משה צ'יקו אדרי למנכ"ל הכנסת. אני אתחיל מכמה מילים פורמליות ולאחר מכן כמה מילים אישיות יותר.

פורמלית אין מחלוקת שלניצב בדימוס אדרי יש הרקע, היכולות בכל תפקיד ניצב שהוא עשה והוא מילא כמה וכמה תפקידים כאלה: ראש אגף התנועה, מפקד מחוז תל-אביב, מפקד מחוז ירושלים בכל תפקיד כזה הוא ניהל מספר אנשים גדול הרבה יותר מאשר הוא יצטרך לנהל כאן בכנסת. כמנכ"ל המשרד לביטחון הפנים הוא ניהל תקציב של 19 מיליארד שקל בשנה. כאן בכנס התקציב מתקרב למיליארד. זה ברמה הפורמלית. ברמה האישית אני מביא היום מועמד שיכול להצעיד את הכנסת קדימה הרבה מאוד. ראיתי מקרוב כשר את היכולות של צ'יקו כמנכ"ל והתרשמתי מאוד. איך נהוג לומר בשפת העם?

ממש כך. איש שיש לו יכולות להניע תהליכים, מכיר היטב את המטריה הממשלתית ואני מאוד שלם עם ההצעה הזאת. אתם יודעים שגם המשטרה כמו הכנסת במידה רבה מאוד נתונה לפיקוח ולבקרה, גם המשרד לביטחון הפנים. הדברים ידועים, כל אחד יכול לראות אותם. כשר לביטחון הפנים הוגשה תלונה לנציב שירות המדינה על אמירה לא נאותה שכביכול נאמרה מפיו של המנכ"ל בדיון שעסק בצמצום פערים. אני מדבר על אמירה שכביכול נאמרה בהקשר של יוצאי אתיופיה. אני יכול לומר לכם שגם צ'יקו וגם אני הצטערנו מאוד לשמוע את הדבר הזה כי שנינו עסקנו באמת בצמצום פערים. אני גם בתפקידי כשר משפטים וגם בתפקידי כשר לביטחון הפנים הבאנו למשל לירידות מאוד משמעותיות בנושא של אכיפת יתר צמצום של 50% במעצרים של בני נוער יוצאי אתיופיה. לכן זה לא דבר שמשקף בכלל את מר אדרי. בכל התפקידים שלו הוא שירת לצד יוצאי אתיופיה ופעל כדי לגשר על הפערים, לצמצם את הפערים. זה דבר מאוד לא מאפיין. אני חושב שהאמירה לא הייתה נאותה ולכן התריתי בפניו ויש התראה שנתתי לו כשר לביטחון הפנים. במכלול של הדברים כנסת ישראל תרוויח אחרי תקופה די ארוכה.

באופן פורמלי מאז 13 בדצמבר אנחנו בלי מנכ"ל מתפקד. כידוע לכל חברי הכנסת הרבה מאוד דברים שממתינים לטיפול, ולדעתי, מר אדרי הוא האדם הנכון במקום הנכון. אני הייתי מבקש שחברי הוועדה יאשרו את המינוי שלו פה אחד. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. גברתי היועצת המשפטית, לפי הנוהל צריך לדעת האם בדקתן האם יש ניגוד עניינים בנושא המינוי של מר אדרי. אני אתייחס קצת לסמכות הוועדה. בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים) הממשלה ממנה מנכ"לים למשרדי ממשלה, לפי הצעתו של השר הרלוונטי. לגבי הכנסת החוק קובע שלעניין מינוי מנכ"ל הכנסת ליושב-ראש הכנסת יש הסמכויות של השר, לוועדת הכספים יש הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות. סמכויות דומות יש לוועדה - - חוץ מסמכויות הממשלה יש לי עוד כמה דברים לעשות. זה רק ביחס למנכ"ל, אדוני היושב-ראש. החל משנת 2006 כשהוחלט על יצירת תפקיד חדש של מנכ"ל הכנסת יושב-ראש הכנסת פנה בבקשה ליושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת עם מועמד, ומאז התפתח הנוהג שלפיו הוועדה דנה בהתאם לקורות החיים. לאחרונה ועדת הכספים קבעה נוהל שמסדיר את הליך מינוי המנכ"לים, ולמעשה, זאת הפעם הראשונה שאתה מפעיל ופועל בהתאם לנוהל הזה. לכן הוגשו כל המסמכים מבעוד מועד לחברי הוועדה. אנחנו עברנו על המסמכים האלה, אנחנו עברנו על הנושאים של חשש לניגוד עניינים ושאלות של משמעת. הבחינה שלנו לא העלתה מניעה משפטית לאישור המינוי. למעשה, היושב-ראש סקר בפניכם גם נושאים שונים מעברו של המועמד כדי שתהיה בפניכם התמונה המלאה. לוועדה יש שיקול דעת רחב מאוד. אנחנו שוחחנו על כך גם כשעשינו את הנוהל, ואתם רשאים לשקול את הקריטריונים השונים של השכלה, ניסיון, תכונות אישיות, כישורי ניהול וכיוצא בזה. זה לפתחכם בהתאם לחומר שלפניכם ובהתאם למה שאמר יושב-ראש הכנסת לגבי המועמד שלו. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת אופיר כץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך על המינוי המסתמן של המנכ"ל המיועד. אני חותם על כל מילה שהיושב-ראש אמר לגביו. אני מכיר את צ'יקו, עבדנו יחד במשרד לביטחון פנים בהתחלה כמפקד מחוז ואחרי זה כמנכ"ל, ואני מעיד שמדובר באיש ניהול ברמות הכי גבוהות שיצא לי לעבוד בהן גם לדחוף ולקדם דברים, לחשוב מחוץ לקופסה, היחס שלו לעובדים שהוא מסתכל על כל עובד ועובד בגובה העיניים והדלת שלו הייתה פתוחה תמיד לכולם. גם כשעברנו תקופה לא פשוטה עם הוועד צ'יקו ידע לפתור את הדברים באישיות החמה והלבבית שלו. וזה חשוב ובמיוחד גם כמובן בבית הזה. אם וכאשר הוועדה תאשר הכנסת תתברך במנכ"ל יוצא מן הכלל. זה על חודו של קול, אגב.

אחד האנשים המקצועיים יותר שעבדתי איתם בשירות הציבורי. לפני שנבחרתי לכנסת עבדתי בכמה משרדי ממשלה וכששמעתי על המינוי שימח אותי מאוד, וזה גם טוב לבית הזה. אז אם מישהו עוד מתלבט אני ממליץ מחום להצביע בעד מינויו של צ'יקו למנכ"ל הכנסת. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה. אני רוצה לברך גם את יושב-ראש הכנסת על הגעתו לוועדת כספים, ולהציע שנתמוך במינויו של צ'יקו. אני מעריך אדם שגם אם הייתה לו איזושהי מעידה הוא מתקן בלב שלם וביושרה. הוא התבטא והביע צער על מה שקרה. הכנסת היא בית שבו מועסקים הרבה מבני הקהילה האתיופית ואפשר לתקן ולהראות בדיוק את הדבר המעשי גם בתפקיד הרם שהוא הולך לכהן בו. אני הולך לתמוך בו כי הוא קצין בגולני. אלה הנימוקים שלי.

הכנסת ואטורי. אמיר אוחנה, חברי, יושב-ראש הכנסת, קודם כול הבחירה שלך היא ראויה. תכף גם הוועדה תבחר. אני לא יודע אם יש לי זכות בחירה אבל באתי לחזק ולתמוך בבחירה הזאת. צ'יקו הוא אדם שנתן עבודה והוכיח את עצמו עשרות שנים בפעילות מבצעית, פיקודית וניהולית. לדעתי, הוא יעשה את זה בצורה הנכונה ביותר, ואני מאחל בהצלחה בהמשך אחרי שנצביע לו. תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה, אדוני, כחבר כנסת ותיק מקובל שכשיושב-ראש הכנסת מביא הצעה למינוי מנכ"ל שהוא משרת אמון אני לא מכיר מצב שההצעה לא התקבלה או שהיו לה התנגדויות. אני מניח שכך יהיה גם הפעם. אני מכבד את בקשת היושב-ראש.

חבר הכנסת סולומון. אנחנו מכירים את צ'יקו מהרבה מאוד מקומות, ואדם שמגיע עם רקורד כמו שלו זה מבורך, בטח כשאתה מגיע מכוחות הביטחון ועוסק בביטחון ישראל יש לך ערנות. אני אגיד גם שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים. אני רוצה להוסיף שזה בעצמו דוגמה למופת ודוגמה אישית מצוינת כי אנחנו מבינים שאף אחד חף מטעויות, ולכולם יש מעידות כאלה ואחרות. כולנו כאן נתונים לזה. העובדה שאמירות כאלה יוצאות היא חשובה מאוד. אני בהחלט תומך בהצעה הזאת וחושב שהיא תהווה גם תקווה לבאים בתור בהרבה מאוד תפקידים ציבוריים. תודה רבה ובהצלחה גדולה מאוד. אדוני היושב-ראש גפני, אני התאפקתי לא לומר משפט אבל אני לא יכול. כששר משטרה לשעבר מביא למינוי קצין משטרה בכיר לשעבר, האם זה תלוי בהרכבה הנוכחי של הכנסת? אז מה?

הבנתם את השאלה? מישהו הבין את השאלה? לא ברורה. אמרתי ואני חוזר ואומר: יש חברי כנסת טובים ויש פחות טובים, יש קציני משטרה טובים ויש פחות טובים - - יש טובים וטובים יותר. טובים וטובים יותר איך שתנסח את זה. אז אנחנו צריכים להחליט. אם הוא טוב אנחנו נצביע בעדו. הודיה, יושבת-ראש ועד העובדים, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, הזדמנות בשם כל עובדי הכנסת, קודם כול,

אדוני היושב-ראש, לאחל לך בהצלחה רבה בעמידה בראש הבית הזה, וגם לך אני יכולה להגיד, המיועד, המינוי בהצלחה רבה. זה יום שהוא תמיד מרגש עבור עובדי הכנסת. זאת התחלה חדשה והזדמנויות. מהכובע שלי כוועד עובדים אני יכולה להגיד ואני מניחה שחברי הכנסת יסכימו איתי שיש פה הון אנושי מאוד מיוחד, מקצועי, מגויס ומחויב, ויחד עם העשייה העשירה שלך שאתה מביא איתך אני בטוחה שאפשר יהיה להמשיך להצעיד את הכנסת כארגון קדימה, וכמובן, להכיר ולהוקיר את ההון האנושי הזה בצמתים שונים. על זה עוד נדבר בפורום יותר מצומצם. שמחתי לשמוע את דברי חבר הכנסת אופיר כץ על הניסיון מהמשרד לביטחון הפנים. אני מאחלת לנו שנמשיך במסורת של הכנסת של שיתוף פעולה פורה ויחס מכבד בין הנהלה לוועד העובדים תוך איזון נכון בין הצרכים של הכנסת לעובדים. השולחן הזה כוועדת השירות ידע גם מחלוקות, ואני מאחלת לעצמנו - - שלא יהיה משעמם כל כך.

אבל אני מאחלת עדיין שנהיה פה רק באירועים חגיגיים כאלה. אז בהצלחה רבה.

חבר הכנסת דלל. בהצלחה, צ'יקו, אתה ראוי, אנחנו תומכים בך. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להגיד? צריך להגיד מילה טובה על המנכ"ל היוצא גיל. אף אחד לא הזכיר את זה. מגיעות לו כל התודות. הוא שירת את כלל חברי הכנסת באופן אישי, ישיר, גם הצוות שלו. לכן מגיעה לו תודה. מאה אחוז.

אני מבקש לומר שאני כמובן תומך במינוי הזה של מר אדרי. הדברים שנאמרו כאן הם נכונים. השולחן הזה של ועדת הכספים או ועדת השירות אנחנו נעמוד לצדך בעבודה הלא קלה של ניהול הכנסת עם כל הרגישויות. כמו שהודיה אמרה היו הרבה בעיות בדברים שהגיעו לכאן לדיון בנושא של העובדים. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שתהיה לך סיעתא דשמיא ותוכל לעשות את העבודה כפי שצריך כי יש בזה הרבה מאוד אתגרים ונושאים. הכול פה נמצא תחת עין בוחנת של הציבור בישראל. אנחנו מאחלים לך בהצלחה. התהליך הוא כזה. אם אתה רוצה להגיד משהו לחברי הוועדה אז, בבקשה, עכשיו זה הזמן. אם אין צורך בזה אז אנחנו נפרדים ממך עד אחרי ההצבעה ואתה תחזור חזרה. ההצבעה תהיה לא בנוכחותך. זה החלק המותח שלך. אתה רוצה שהיא תקריא את הודעת המינוי? כן. הודעה על מינוי מנהל כללי: "לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959,

ובתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק מינתה ועדת הכספים של הכנסת את משה מאיר אדרי לתפקיד המנהל הכללי של הכנסת מיום י"ז בטבת התשפ"ג, 10 בינואר 2023". זה מהיום.

מי בעד אישור המינוי? מי נגד? מי נמנע?

המינוי של מר אדרי אושר פה-אחד. לא פה-אחד. אני נמנעת ואני רוצה להגיד משהו. בסדר, אני אתן לך. כולם הצביעו בעד להוציא נמנעת אחת שרוצה להגיד משפט, בבקשה. אני מאחלת הצלחה ויש הרבה עבודה ועשייה. אני נמנעת מכיוון שאני לא מכירה את האיש. אני ניסיתי לקרוא לפני כן. אגיד את האמת: לי קשה שהדברים באים במקור מהמקום הביטחוני וגם האמירה שהייתה אז ולמרות ההתנצלות שזה היה טעות, עדיין האפקט הראשוני עושה לי לא נוח. בגלל זה אני נמנעת ומאחלת בהצלחה. "ביטחוני" זה שומרים על מדינת ישראל ואזרחי ישראל. לא, לא. השאלה אם הוא היה ערבי זה היה טוב. - - - - - - שומרים על אזרחי מדינת ישראל. - - - בתפיסה שלי - - - לא פגשתי אותו ממקום טוב. השאלה אם הוא היה ערבי זה היה טוב.

שומרים על אזרחי מדינת ישראל. גם עלייך. - - - שומרים גם על - - - מצער ומתסכל שאנשי שירות - - - קשה עם ביטחון מדינת ישראל. בעזרת השם כל החיים יהיה לכם קשה. רבותיי - - - מותר להגיד הערה. מה זה הדבר הזה? זה באמת יותר מגזעני ואפילו לא יודעת איך לתאר את זה. אבל זה גזעני לא להצביע למועמד יהודי.

- - - זה הרוע בפני עצמו.

אתם נגד ביטחון מדינת ישראל באופן - - - - - - אדוני היושב-ראש, אני מבקש משפט. - - - מה זה הדבר הזה? אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתייחס לדבריה.

מותר לכל חבר כנסת להעיר איזו הערה שהוא רוצה.

אני אאפשר לכל אחד שמבקש. אני עברתי פה הרבה מאוד מינויים של מנכ"לים לכנסת. מותר לכל אחד להעיר את ההערה שלו. אנחנו צריכים להיות פתוחים לשמוע גם דברים שאנחנו לא תמיד אוהבים לשמוע. אני חושב שההתערבות במה שהיא אמר היא מיותרת. היא אמרה את מה שהיא אמרה. אגב, שלא תהיה טעות הנושא הזה של איש משטרה או איש צבא או לא חשוב מה זה לא תמיד ערובה להצלחה. ראינו את זה גם בין חברי הכנסת. זה גם לא ערובה לכישלון. חזות הכול זה להגיד שבגלל שהוא איש ביטחון הוא לא מתאים. היא לא אמרה בדיוק את זה. תקשיב טוב למה שאומרים אנשים. טרם נמשיך את הדיון אני רק מבקש - - אגב, חברי הכנסת הערבים הצביעו עבור מיקי לוי שהיה מפקד משטרה. מפקד מחוז ירושלים?

כולם הצביעו. כל הערבים. כי זאת הייתה ממשלת פלסטין הראשונה, אמרת. עכשיו זה דיון חגיגי יותר.

אני מקווה שהוא לא צפה בערוץ הכנסת. משה מאיר אדרי, נבחרת על-ידי חברי הוועדה להיות מנכ"ל הכנסת. אני מאחל לך בהצלחה, אני מאחל לך להצליח בכל מה שאתה עושה. אם אתה רוצה לומר כמה מילים לחברי הוועדה,

יש כמה שביקשו רשות דיבור. אני? בטח, מה השאלה? אתה מנכ"ל עכשיו. אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני, חברי הוועדה כולם, על האמון. זאת זכות גדולה בעבורי לשרת כמנכ"ל הכנסת. יחד עם עובדות ועובדי המשכן אנחנו נפעל למען אזרחי ישראל, ונעשה הכול כדי להביא את היכולות גם הדיוניות וגם אני יכול להגיד האנושיות לכך שהמשכן יעבוד בצורה טובה למען כולם.

תודה רבה.

תודה רבה לך, אדוני. ברכות, מר משה מאיר אדרי. אתה אולי לא מכיר אותי באופן אישי אבל אנשים שאנחנו מכירים מדברים עליך טוב. אני רוצה להגיד לך גם מילה טובה על עובדי הכנסת. יש פה עובדים מדהימים שנותנים את הנשמה ומוסרים את נשמתם ונפשם למעננו חברי הכנסת. זה כלל עם ישראל. אני בטוח, לפי מה שאמר אופיר חברי וגם מה שהיושב-ראש אמר, שאתה תעשה הכול כדי לכבד אותם ולתת להם את המקום הראוי להם. אתה נכנס אחרי תקופה ושים את זה על השולחן שלא הייתה קלה, אבל אנחנו מצפים ממך שתיקח את זה בשתי ידיים ותרים אותם. הם יעזרו לך ויסייעו לך כי הם עוזרים לכולם. כשהם חזקים העבודה בכנסת תהיה טובה. אני יודע שתעשה את זה. לכן אנחנו מאחלים לך בהצלחה, שלא תצא תקלה תחת ידי כולנו וכמובן, תחת ידך עם היושב-ראש. שיהיה בהצלחה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יוני מישרקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הכנסת, ברכות, אדוני המנכ"ל. אני לא סגור על זה משה מאיר אדרי או צ'יקו? מה שתחליט נקרא לך, רק תחליט באיזה שם. השם שבחרו לי הוריי משה מאיר.

אני מאחל לך בהצלחה גדולה. קח בחשבון שיש חברי כנסת קצת רגישים אז שהרגישות שלך תבוא לידי ביטוי. בהצלחה בשם כולנו. דרך אגב, הוא אחד החברים שהצביע בעד והוא לא מסודר עם חדר. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד המנכ"ל, קודם כול אני מאחלת לך הצלחה רבה. אני אישית מאמינה גדולה שהנכס האמיתי של כל מערכת וארגון זה ההון האנושי. אין ספק, שההון האנושי המופקד במקום הזה הוא הכי חשוב כי הוא קובע מדיניות לכלל האזרחים במדינה. ויש לי ציפייה שאתה תיקח את זה למקום יותר טוב בשביל כולנו.

תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני המנכ"ל, אני מבקש להוסיף את הקול שלי לתמיכה כי נאלצתי לצאת לכמה דקות. אני אצטרך להתייעץ עם היועצת המשפטית. אם זה אפשרי. אמרנו שזה על חודו של קול. על חודו של קול אז הקול שלי, ואני שמח על כך. למנכ"ל ולי יצא תקופה מסוימת לחלוק את אותו מכון כושר במודיעין-מכבים-רעות. ראיתי את ההתמדה שלך מדי יום שישי. כאיש ספורט אני מאוד מעריך את זה. איפה, בחדר הכושר?

זה לא ניגוד עניינים? ראיתי את ההתמדה שלך ואת הרצינות שלך,

מתרשם מאוד מהניסיון הניהולי. שיהיה לך בהצלחה.

בבקשה, חבר הכנסת יצחק קרויזר. קודם כול, ברכות ליושב-ראש הכנסת וגם למנכ"ל הכנסת. מינוי ראוי ביותר. שיהיה בהצלחה רבה. אני גם רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת ולהגיד תודה לכם, מנהלי אגפים בכנסת, על הכנסה חלקה לתפקיד שלי כחבר כנסת חדש במשכן המכובד הזה. תודה רבה ובהצלחה לכולנו.

חבר הכנסת טיבי, בבקשה. עכשיו לאחר שההצבעה הוכרעה למרות המתח היושב-ראש הקודם היה קצין משטרה, היושב-ראש הנוכחי היה שר לביטחון הפנים וגם צ'יקו אדרי היה קצין משטרה. אני מעדיף שההרכב הזה היה של שלושה רופאים, לא שלושה קצינים.

בכל זאת, הבניין הזה הוא החשוב ביותר והמורכב ביותר. גם מבחינת יחסי אנוש, גם מבחינה ארגונית לא קל לנהל אותו, זה מאתגר מאוד. אני מקווה שאתה תדע להוביל את הבניין הזה ואת הכנסת קדימה ביחסים טובים עם כלל מרכיבי הבית הזה. זאת לא משימה קשה במיוחד כי בדרך כלל מתוך ניסיון לכל חברי הכנסת יש יחסים טובים עם המנכ"ל. אני לא רוצה להתייחס לנושא החדרים שעלה פה.

יש לי גם ג'קוזי בחדר, אל תדאג. לכן אני בטוח שאתה והצוות הנהדר שלך וכל עובדי הכנסת שיוצגו כאן על-ידי יושבת-ראש הוועד יעשו עבודה מצוינת.

תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה? אני ביקשתי להתייחס. קודם כול, אני מאחל הצלחה. אני יודע שאם אמיר בוחר אז הוא בוחר את האנשים הטובים. אבל מנכ"ל בא ומנכ"ל הולך אבל עובדי הכנסת הם עובדים מצוינים. בניגוד לעובדים אחרים פה יש להם תודעת שירות מצוינת והם עובדים בשביל חברי הכנסת בלי דאווין אני קורא לזה אפילו. אתה מקבל צוות טוב, עובדים טובים. שמור עליהם ותפתח את הכנסת.

בבקשה.

מאחל הרבה הצלחה למנכ"ל הנכנס. אני מכיר אותו כקצין מצטיין - - אה, נבהלתי לרגע. הוא לא היה אצלך. הוא היה אצלי - - - קצין וג'נטלמן. הוא אמר: "אני מכיר אותו" זה נשמע מביך. אתה רוצה להרחיב בעניין הזה? אולי הוא היה אצלו.

אני חושב דווקא שבמקום של מח"ש נגרם לו עוול, ואני שמח שאמיר אוחנה ממשיך את התיקון החשוב לאיש הזה. הוא היה קצין מצטיין, ויהיה מנכ"ל מצטיין,

תודה רבה. אדוני המנכ"ל, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מאחל לך הצלחה בבחירה שלך כמנכ"ל. חוץ מנתניהו אני הוותיק מבין חברי הכנסת. חבר הכנסת רביבו רצה לברך.

בבקשה. אחרי זה אני אגיד שוב שהייתי הכי ותיק. אמנם גזרתי על עצמי להימנע מלפתוח את פי בימים הקרובים, אך לאור מה ששמעתי כאן מחלק מהחברים אין מנוס, ברשותך, יושב-ראש הוועדה. אדוני יושב-ראש הכנסת, ראשית אני רוצה לברך אותך על הבחירה הנבונה והנכונה שלך ועל כך שהחלטת להביא להצבעתנו את בחירת המנכ"ל הנבחר ולברך אותך עם כניסתך. אני רוצה לאחל לך שתצא מהבית הזה כשאתה תבחר אותו בן אדם עם אותם ערכים, רק עם יותר ניסיון. אני מבקש, ברשותכם, לפנות לחברת הכנסת ח'טיב על מה שאמרה שהשתדך היטב עם הבדיחה השנונה של חבר הכנסת טיבי. אחת הצרות הכואבות של מדינת ישראל בשנים האחרונות היא הפשיעה שהולכת וגוברת בחברה הערבית. לאורך השנים אנחנו מבקשים לגייס את חברינו, נבחרי הציבור מהמגזר הערבי, שיטו שכם אחד איתנו כדי שנתגייס לטפל במחלה הזאת שפוגעת, קודם כול, במי ששלח אותם לכאן. צר לי ומאכזב אותי שחברת הכנסת ח'טיב רואה קצין במשטרת ישראל בכפיפה אחת עם הקצונה בצבא - - היא לא - - - ברשותכם, תאפשר לי,

אם אפשר לקצר בזה כי לא זה מה שהיא אמרה. אני יודע היטב מה היא אמרה - - - - - - - הסאב טקסט שמציק ומעיב שמי שמגיע לתפקידים הבכירים האלה הוא דווקא משדרות הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל שנמצא בכפיפה אחת,

עם שאר כוחות הביטחון והצבא, שלגישתה, פוגע בזהות הלאומית שלה חבל שהמשטרה - - היא לא אמרה את זה. אני מבקש שהיא תבהיר. תמשיך. חברים, אני היחיד שהבנתי את זה? אני מבקש לדעת. אז יש לך קשיי הבנה, תסלח לי. לא, לי אין קשיי הבנה. אני מבקש שתבהירי את דברייך. את אמרת לא אני - - זה לא בית משפט - - - - - את אמרת ולא אמרת. גברתי, אם את מתכוונת לומר משהו כדי שנבין אותו אנחנו נשמח לקבל הבהרה, לפחות אני - - חבר הכנסת רביבו, תשלים את הדברים שלך. לגופו של עניין צריך להכיר בעובדה שטובי בניה של מדינת ישראל מגיעים לתפקידים הבכירים ביותר וזה משתדך היטב עם עברם שבדרך כלל הוא גם צבאי ומשטרתי. אנחנו לא צריכים להתנצל על כך, אנחנו לא צריכים להחביא את זה. אנחנו יכולים רק להתגאות בכך. יישר כוח, אדוני המנכ"ל, על פועלך עד עכשיו. אני סמוך ובטוח שגם נודה לך בהמשך הדרך על הצלחתך כמנכ"ל הכנסת. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אם את רוצה להתייחס. אני לא רוצה - - רגע, אני אאפשר לך. אני רק רוצה להגיד לך, חבר הכנסת רביבו, מה שאמרה חברת הכנסת אימאן כמעט מילה במילה: אני לא מכירה אותו - - נכון. - - היא לא אמרה שהוא קצין בצבא או קצין במשטרה בכלל לא נכנסה לעניין הזה.

אני לא מכירה אותו, ומכיוון שאני לא מכירה אותו - - זה החלק הראשון. - - אני לא מצביעה נגדו. זה יותר גרוע. זה החלק הראשון. זה בסדר, ואני מאוד מכבד שכשבן אדם לא מכיר הוא לא מצביע בעד. אנחנו לא נעיב על החגיגות. בדיוק. אני לא רוצה להעיב על האירוע. איחלתי הצלחה, נמשיך לאחל הצלחה. אני לא אמורה להתגונן ולא להסביר את עצמי. הדברים שלי היו ברורים לגמרי. אני אישה עניינית, מצביעה על דברים שאני יודעת, נמנעת כשאני לא יודעת, מתנגדת לדברים שאני יודעת או מסכימה בדברים שאני יודעת. בזה תם הסיפור.

אני רוצה לסכם את הדיון ולברך אותך. אמרתי כבר - - אתה הוותיק במשכן. יש לך עוד חמש דקות של ותק. על כל פנים, אני רואה תמיכה בך ממש מקיר לקיר. גם חברת הכנסת אימאן אמרה שהיא לא מתנגדת. אני רוצה שתדע, אדוני המנכ"ל, העבודה כאן היא עבודה עם צוות יוצא מן הכלל. אמרו את זה חברי הכנסת. העובדים בכנסת הם עובדים מצוינים. בכל אופן שיהיה קצת הומור בעניין אתה רואה פתאום חבר כנסת מגיע לוועדה או למליאה ופתאום הוא תוקף ואנחנו רוצים שיהיה פה שקט בלי התקפות, ואתה לא מבין עד שמתברר שהמנכ"ל לא סידר לו חדר. אז תדע שהרבה בידיים שלך כדי שחברי הכנסת יבואו לדיונים גם במליאה וגם בוועדות בראש שקט ויפסיקו לריב כל כך אחד עם השני. ורק שלא יהיה משעמם. אני מאחל לך בהצלחה, הרבה סיעתא דשמיא. תודה רבה.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:40.